אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכלכלה של הכנסת מותר לי להתגאות קצת השלישית היום.

בנובמבר 2020, כ"ד בחשוון התשפ"א. הנושא: הצעת תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות בתחום התחבורה) (תיקון מס' 3), התשפ"א. מי מציג לנו ממשרד התחבורה?

מדבר עופר ממשרד התחבורה.

אתה רוצה שאני אתחיל את ההקראה, אדוני? אנחנו, קודם כול, רוצים לראות אותך. אולי אתה מתחזה. אני בזום, אייפון SE. תדליק את המצלמה. הדלקתי את המצלמה. זה לא עובד לי. אולי אצלנו התקלה?

זה אצלו.

התקלה אצלי, אדוני. אתה בטוח שזה אתה?

מה? אתה רוצה שאני אתחיל להקריא? כן, בבקשה. קודם כול, תסביר לנו מה אתה רוצה. אנחנו רוצים לתקן את התקנות, לבצע כמה התאמות ולהאריך את תוקף התקנות, לקבוע הארכה של תוקף התקנות עד 10 בדצמבר.

תתחיל להקריא ותסביר לנו כל סעיף ומה תיקונים.

"טיוטת תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות בתחום התחבורה) (תיקון מס' 3), התשפ"א 2020 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 4,

23 עד 25 ו-27 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה),

באישור ועדת הכלכלה ולאחר שהתקיים האמור בסעיף 4(ד)(2)(א) לחוק" - - לא. לא צריך "לאחר שהתקיים האמור בסעיף 4(ד)(2)(א)". אנחנו מדברים על אישור בתוך התקופה של 24 שעות לאחר שהתקנות הוגשו לכנסת. בסדר, איתי. - - "מתקינה הממשלה תקנות אלה: תיקון תקנה 1 בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות בתחום התחבורה), התש"ף 2020 (להלן, התקנות העיקריות) בתקנה 1, לאחר ההגדרה "מונית" יבוא: ""מונית מיוחדת" מונית שניתן לה רשיון לנסיעה מיוחדת בהתאם לתקנה 490(א)(1) לתקנות התעבורה";" המטרה היא לשנות את ההגדרה של "מונית מיוחדת" שהייתה בגוף התקנות בהתייחס להוראה לגבי אופן הישיבה במונית המיוחדת ולקבוע הגדרה למונית מיוחדת, להבדיל אותה ממונית שירות. אדוני רוצה שאני אמשיך? בוודאי. "תיקון תקנה 2 בתקנה 2 לתקנות העיקריות, במקום "ייתנו הוראות" יבוא "רשאים לתת הוראות"." המטרה היא שבמקום שהמפקח על התעבורה ומנהל המסילות יהיו מחויבים לתת בכל מקרה הוראות, לשנות את זה להוראות שברשות.

להוראות ברשות. קרי, בעת הצורך הם ייתנו את ההוראות המתאימות.

"תיקון תקנה 7 בתקנה 7(א) לתקנות העיקריות בפסקה (2), אחרי "במונית" יבוא "מיוחדת";" זו ההתאמה שדובר עליה בהגדרות. וכאן ההתאמה של המונית למונית מיוחדת שהוגדרה בסעיף ההגדרות.

" בפסקה (3) בפסקת משנה (א), במקום "על אף האמור, ניתן לשבת" יבוא "על אף האמור, מפעיל כאמור בפסקה (1) להגדרה "מפעיל כלי תחבורה יבשתית" יאפשר לשבת ";" הסעיף אמר שבמקום שיש מחיצה בגובה של 180 ס"מ שחוצצת בין הנהג לבין המושב שאחרי הנהג תתאפשר ישיבה. כדי שיהיה ברור שהאחריות היא שהמפעיל, שיודע גם מה גובה המחיצה, יאפשר את הישיבה במושבים האלה, היא תהיה התיקון כדי שהמפעיל יאפשר ישיבה. עד עכשיו באופן מעשי המפעילים מותחים סרטים חוצצים על המושבים האלה כדי לא לאפשר ישיבה. במקום שיש מחיצה מעל גובה 180 ס"מ, המפעילים יצטרכו להסיר את החוצצים האלה ולאפשר את הישיבה. " בפסקת משנה (ד), במקום "בעלת רישיון לנסיעה מיוחדת כאמור בתקנה 490(א) לתקנות התעבורה" יבוא "מיוחדת"." זה,

בהתאמה של המונית המיוחדת להגדרות. "תיקון תקנה 26 בתקנה 26 לתקנות העיקריות במקום "כ"ה בחשוון התשפ"א (12 בנובמבר 2020)" יבוא " כ"ד בכסלו התשפ"א (10 בדצמבר 2020)"." זו הארכת תוקפן של התקנות עד 10 בדצמבר. סעיף התחילה: "תחילה תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ו בחשון התשפ"א (13 בנובמבר 2020)." אלה הם מידעיי,

אוקיי. מעבר להארכה בתוקף, הוספתם מספר תקנות שהן מתחייבות ומתבקשות. יש התייחסויות מהאורחים שלנו? יש אורחים בכלל? אתן רוצות להתייחס? הוא הסביר יפה? לא עבד עלינו? למרות שלא ראינו?

זה הקול שלו. רק תראו איזה קושי. אני תוך כדי שזה אנחנו לא רגילים, רק לא ראינו אותו. הזדהיתי עם קהילת כבדי הראייה. וצריך לחשוב על זה. צריך לומר, צריך לחשוב ולזכור את זה ולהיות רגישים. יש בחולון מתקן, מוזיאון, לחוות את החוויה הזו מדי פעם כדי לדעת מה עוברים אנשים האלו. תראו, לאיפה מהתחבורה והקורונה אנחנו מגיעים. אבל צריך לפתח את הרגישות הזו ולהתחשב בהם בכל תחום ובכל דבר שאנחנו עושים בבית הזה. ואללה, תרמת גם לרגישות החברתית שלנו, עופר. אני מודה לך, אדוני. השירות הזה הוא שירות חשוב, ככל שאני עשיתי אותו גם בעקיפין. אני לא יודע למה להודות. לזה שאתה לא איתנו פה, לטלפון שלך שלא עבד טוב או ש..., אבל לכולם ביחד. חברים, אלה תקנות הקורונה. בעיקרון, מאריכים את התוקף כל תקופה וגם על הדרך הכניסו התאמות שהיו מתבקשות.

אתם רוצים משהו, איתי?

אז מי בעד אישור התקנות? הצבעה אושרו. אין מתנגדים.

תיהנו מהפריווילגיה הזו שזה דיון כזה טכני.

הישיבה נעולה. תודה רבה לכולם.

אדוני. הישיבה ננעלה בשעה 10:35.